אני מתכבד לפתוח את ישיבת

הכספים. על סדר היום יש מספר פניות לוועדה לגביהן הייתה הסכמה עם האופוזיציה שהן יעלו היום בגלל הדחיפות. אנחנו נתחיל במשרד הבריאות. הייתה תקלה. חבר הכנסת אחמד טיבי ביקש לגבי הנושא של בתי החולים הנצרתיים, בעיקר בית החולים הסקוטי, ושערי צדק בירושלים. התברר שמה שאנחנו הצבענו בשבוע שעבר, אנחנו הצבענו על פנייה אחרת של משרד הבריאות. לנו היה ברור שהפנייה הזאת היא גם כוללת את התקציבים האלה עליהם דיברנו אבל התברר בדיעבד התקשרת אלי בחצות הלילה, ואולי לפני, לומר שהייתה טעות שהייתה תקלה. אומר לך מנהל בית החולים שהכסף לא עובר. אמרתי שאנחנו נבדוק עם ודים מה הסיפור הזה ואכן הוא הודה שהייתה כאן תקלה.

אני ביקשתי מהאופוזיציה שאנחנו נעלה את זה ביום ראשון בבוקר על מנת לתקן את הטעות הזאת יש כאן עוד שתי פניות שנרצה להעביר אותן, לגביהן הייתה הסכמה. מה כן העברנו? בינוי. זה היה בינוי. זה לא היה הכסף עליו דיברנו כדי לתת לבתי החולים. התברר שזה בינוי. התברר שזו תקלה. ודים אמר שזאת הייתה תקלה. אני מקווה שזאת שגגה ולא משהו שנעשה במכוון. כך אני מקווה. פניות מספר 436 עד 438, משרד הבריאות. אני מאפשר לך, חבר הכנסת טיבי, לומר כמה מילים.

מזה חודשים רבים אנחנו מנהלים מאבק משותף, אדוני היושב ראש, אני רוצה להודות לך, למען בתי החולים בנצרת. יזמנו כמה פגישות אצלך בלשכה עם סגן שר הבריאות, אגף התקציבים במשרד האוצר יחד עם נציגי בית החולים - מנכ"ל בית החולים הסקוטי פהיד חכים וגם הגזבר. זה נעשה לצד המאמצים שלנו לעזור במקביל, בנושאים אחרים, לשני בתי החולים הנוספים, האיטלקי והצרפתי. העלינו גם את הנושא של שערי צדק. הייתה סכנה שאם הכסף לא יעבור עד סוף השנה, יפוטרו עובדים ואזור נצרת כולו, העיר והיישובים מסביב, יישארו ללא השירותים של בית החולים הסקוטי שעושה עבודה מצוינת כמו בתי החולים הנוספים. בשיחות הגיעו להסכמה על העברה בשנתיים של משהו כמו 28 מיליון שקלים כאשר ארבעה מיליון שקלים יועברו בדרך כלשהי והשאר יחולק לשנתיים. ההעברה תהיה ממש עכשיו. הייתה מה שנקרא תקלה

הזדעקנו כדי לתקן ולהעביר את הכסף הזה, את ה-28 מיליון שקלים לשנתיים ואת החלק הראשון עכשיו, לפני סוף השנה, כדי להמשיך להפעיל את בית החולים הסקוטי, כדי שהעובדים יקבלו את משכורותיהם ומחלקות בית החולים ימשיכו לתת את השירות. אני התחייבתי, וכך גם יושב ראש ועדת הכספים, לעשות הכול בעתיד כדי לנסות לעזור לשני בתי החולים הנוספים, בית החולים הצרפתי ובית החולים האיטלקי. אני נמצא בקשר גם עם דוקטור חרבאג'י, מנהל בית החולים הצרפתי, וגם עם דוקטור אליאס מבית החולים האיטלקי. אני מודה לך וגם לחברי מוסי רז שהגיע לכאן כדי לתמוך בהעברה הזאת לבית החולים בנצרת.

מי מסביר?

התקציבים, משרד האוצר. הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. זה נעשה בהסכמה עם משרד הבריאות. כן.

נציגת אגף התקציבים, משרד הבריאות. את עובדת משרד הבריאות. כן. בשבוע שעבר אמרו לי שהגיעו להסכמה.

ודים בדרכו לכאן. אפשר לזקוף לזכותם של בתי החולים האלה את ההסכמה ביניכם?

אנחנו מחלקים כאן תמיכות לקופות חולים, לבתי חולים, לבית חולים לניאדו ולבית החולים הסקוטי ומגן דוד אדום.

לבית החולים הסקוטי בפנייה עוברים כ-14 מיליון שקלים.

שינויים. תוכנית מספר 244006, מרכז רפואי ירושלמי 42,200 אלפי שקלים. תוכנית 240709, מינהל רפואה 31,495

תוכנית מספר 244004, מרכז רפואי ירושלמי 36,565 אלפי שקלים. תוכנית מספר 244008, מרכז רפואי באר שבע 36,477 אלפי שקלים. תוכנית מספר 244003 34,857 אלפי שקלים. תוכנית מספר 240409, הכשרת רופאים 33,801 אלפי שקלים. תוכנית מספר 241690 28.436 אלפי שקלים. תוכנית מספר 240714 מינוס 83,187 אלפי שקלים. תוכנית מספר 240710 מינוס 46,657 אלפי שקלים. אגב, לגבי נצרת, זה לפי מבחן תמיכה. נכון?: מבחן תמיכה של שנתיים. ורק הם מבין שלושת בתי החולים ניגשו למבחן התמיכה.

אם כן, עזרנו ליותר מאשר בית חולים אחד.

מתברר שהם מודים בזה שיש כאן עזרה לכל בתי החולים האלה. גם הכשרת רופאים. כל הכבוד. מי בעד אישור פניות מספר 436 עד 438 כפי שפורטו עכשיו? מי נגד?

הפניות אושרו. אדוני, אני רוצה להודות לך. עשית עבודה מצוינת. באת לקראתנו, לקראת בתי החולים בנצרת. עמדת לצדנו מול משרד האוצר יחד עם משרד הבריאות. אני חושב שלפני סוף השנה, במקביל לחגים, זו בשורה טובה לנצרת. אני שמח שאני מבשר אותה.

תודה רבה לך ותודה רבה לכם על כך שבסופו של דבר הסתדרתם. כאמור, הפניות הללו אושרו. עמוד 24 בחוברת, פניות מספר 432 עד 435, הרשות לזכויות ניצולי שואה. אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה להעברת 650 מיליון שקלים לטובת הרשות לזכויות ניצולי השואה, להתאמת התקציב לביצוע בשנת 2018. תסבירי לאן הולך הכסף. תקציבאית הרשות לזכויות ניצולי השואה. הכסף הולך לתגמולים ישירים לניצולים. השנה היו הרבה שינויים. אנחנו שילמנו מענקים לבלגיה,

מענקים במקום חברת השבה, אישרנו לאלמנות שלא קיבלו קודם - 2,000 שקלים תגמול חודשי. השינוי, הסכם עם ועידת התביעות שרק זה סכום של 194 מיליון שקלים. אתם מבקשים כאן 650 מיליון שקלים בשביל הקצבאות הללו. כן. מי בעד אישור פניות מספר 432 עד 435? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד פניות מספר 432 עד 435 נתקבלו.

אני מבקש לברך אתכם על העבודה שאתם עושים ברשות לזכויות ניצולי השואה. יש דברים שאנחנו העברנו כאן בחקיקה ויש דברים שהעברנו בהחלטות בשיתוף פעולה אתכם. גם הנושא של האלמנות וגם הנושא של ועידת התביעות וכל מה שנלווה לעניין הזה. אני שמח על הכסף הזה שעובר מכיוון שזאת החובה המוסרית של מדינת ישראל כדי לסייע לניצולי השואה ואתם נמצאים בחזית הזאת. אני מברך אתכם על העבודה שאתם עושים ואני שמח שהכסף עבר, הספיק לעבור כי אלה ימים אחרונים. אני מברך אתכם על כך.

תודה לכם. פניות מספר 428, 429, 431, משרד הביטחון. אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לתגבור סעיף 15, משרד הביטחון, בסכום של 223 מיליון ו-517,000 שקלים. בנוסף פנייה להגדלה של ההוצאה המותנית בכ-1.4 מיליארד שקלים. הסברים יינתנו בוועדה המשותפת. מוסי, יש לך שאלות?

מי בעד אישור פניות מספר 428, 429, 431? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד פניות מספר 428,

הסדרת כל ההכנסות.